אני מחדש את הדיון בסעיף השני בסדר-היום: הנחיות החשב הכללי לתשלום לספקים ונותני שירותים שנפגעים ממשבר הקורונה. בתחילת המשבר הוציא החשב הכללי שורת הנחיות וגם דיווח על זה פה בוועדה, לשלם כל חשבונית שאפשר לשלם ולהוציא אותה לדרך. אנחנו

אלה עבודות שכבר ביצענו. אפשר לקצר את זה וצריך לקצר את זה לפחות לעשרים יום, על מנת להקל תזרימית על העסקים שלנו. דבר נוסף זה הערבויות. אנחנו נמצאים עם ערבויות

מנת שהרשויות המקומיות תוכלנה להעביר אותם לספקים כשורה וכנדרש בהתאם לחוק מוסר תשלומים. עד לרגע זה, זה הוסדר? הנושא הזה ברור. זה דיון מעקב וצריך להיות יותר

רצינו לנצל את המצב הזה ואת הזמן הזה

כדי להניע את כל הגלגלים של התשלומים ולהקדים אותם לעסקים. העסקים במצב תזרימי חמור מאוד וכרגע הם לא מקבלים שום מענה, לא בהלוואות בערבות

אוכל לכל הפועלים הפלסטינים, עשרות אלפים, כל זה תשלום מזומן. חבר'ה, אנחנו קורסים. אומרים לנו:

צריך גם לזכור שאנחנו עושים את זה למרות שאנחנו נמצאים בתקציב המשכי, שהוא מוגבל. אומנם הוא השתחרר לאחרונה לאור תיקוני החקיקה, אבל עוד במרס וגם עכשיו אנחנו מתמודדים עם תקציב המשכי. למרות הכול אנחנו מוציאים הנחיות ואנחנו רואים שזה

כתוצאה מזה שהם לא מקבלים את הכסף מהמדינה בזמן חברות ממשלתיות שמשלמות עדיין בשוטף פלוס 60 או בשוטף פלוס 90. האם הוצאתם הנחיה לחברות הממשלתיות? האם החשב הכללי פנה למנהל רשות החברות הממשלתיות כדי שהוא ינחה

יזרקו אותן לפח כי חייבו אותם על פי חוק להביא תרופות. החוק לא אפשר ליבואנים להחליט מסחרית אם שווה להם להביא או לא. יבואן שלא יביא, הוא ברשימה השחורה והוא לא יוכל למכור יותר למשרד הבריאות. ואנחנו יודעים שמשרד הבריאות הוא הצרכן העיקרי. 99% מגיעים למשרד הבריאות. תודה

נותנים מכסת מימון חודשית לפי המצב, לפי הדרישות. ככל שיש עדכון אנחנו מוכוונים מאוד מאוד למשרד הבריאות לכל הרכש המיוחד,

אנחנו עוקבים אחרי זה.

אני מבטיח שאם יש בעיה בסיפור של משרד הבריאות,

אם זה כך, זה ממש לא

ביקשתי אם מנהל רשות המסים יוכל להגיע מחר לדיון בוועדה. אני רוצה לקיים דיון מולו על כלמה וכמה נושאים שעלו פה, ואחד הנושאים הוא מע"מ על בסיס מזומן. מצוין, כי זה קשור לנושא בעקיפין. תודה, חברים, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:30.